בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את הדיון מאתמול. אני רוצה להציע הצעה למיזוג של שני החוקים האלה לחוק אחד. מדובר באותו דבר רק לשני גופים שונים, ולכן אני חושב שכדאי לאחד

מי נמנע? הצבעה אושרה. אני רוצה להסביר למה אני נגד. אני לא מעוניין לשמוע את ההסבר. רם, התחלנו קשוח. גם אנחנו יודעים להיות קשוחים. אין שום

אגב, גם את מיכל רוזין לא עדכנת, גם היא חושבת שההסכמה עדיין בתוקף, היא לא יודעת שהיא הופרה.

אני אשמח לשמוע הסבר למה. כל מה שישבנו עליו אתמול שעתיים והגענו להסכמה נמחק.

הוא יתייעץ וישמע את עמדתה. הייתה לי אתמול בערב

אני רק אמרתי שמאחר שאנחנו מכירים את המציאות ומאחר שלפחות 15 שנה הדבר הזה ממשיך שנה אחרי שנה עם עוד הארכה ועוד הארכה, ומאחר שזה כרוך גם

בקובץ הראשון זה נמצא בעמוד הרביעי,

והחלופין של 3. אנחנו בחוק הבא, שנוגע לשירות בתי הסוהר. הסתייגויות קבוצות יהדות התורה מ-1 עד 3. מי בעד ההסתייגויות? אחד. חבר הכנסת

ולכן כל ההסכמה בעצם בוטלה ואנחנו משאירים את ההסתייגויות שלנו. אני אענה לך. לא על הזמן שלך, עצרתי את השעון. אתה צודק שהגענו להסכמות אחרי דיון סוער. אני חשבתי שזה אפשרי, אבל אחרי ששוחחתי ארוכות עם הנציבה מסתבר שזה לא אפשרי. לגבי הסיפור של "חיילות בלוע הארי", כפי שאמרת

ולכן אני מצביע, תספרו או לא תספרו. מי בעד ההסתייגות של הליכוד?

מי נגד? הסתייגות לחלופין של 2. זה לא רק הליכוד. הליכוד, יהדות התורה, הציונות הדתית וכל שאר

בוודאי. בסדר, אני מקבלת. ההסתייגות הבאה. לחלופין א'.

חבריי, אני מבקשת שתקשיבו כולכם כי בסופו של דבר אתם מצביעים על ההסתייגות החשובה הזאת. אני חושבת שחברי הכנסת לא יכולים לדבר בכפל לשון. לא יכול להיות שבחדר אחד

שהוא הדבר היחיד שנותן לנו שיניים למנוע את העוולה הנוראה הזאת של השלכת בנות

חיילות חובה שלא יכולות לקום ולהתפטר, לתוך סיטואציה שלוע הארי זה תיאור עדין בשבילה,

ההסתייגות הבאה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו עוד נחזור לסוגיה של החיילות בחוק של החיילות,

"מטרת חוק זה להעביר חיילי צה"ל מתפקוד משמעותי

בבקשה,

אדוני היושב-ראש, קודם כול הבנתי שזימנו את הדיון בוועדת הכנסת לשעה 10:30, אז אני מבקש לעצור את הדיון בזמן

שצריכים להאריך את הוראת השעה בזמן הרבה יותר קצר. הנימוקים לכך ניתנו אתמול בהרחבה, כולל מפיך, אדוני היושב-ראש. ולכן ההסתייגות שנוגעת לקיצור הזמן של הוראת השעה

זה זמן מספיק כדי שנשב כאן בדיון מעמיק

אם אתם אנשים ישרים אז על ההסתייגות הזאת תצביעו בעד. אם הבנתי נכון את ההסתייגות, אתה רוצה להוריד משנה לחצי שנה.

יפה.

ושמענו את זה אתמול כאן גם מהנציבה וגם מהגברת שדיברה בשם המשטרה. אני חושבת שאנחנו חייבים לשים סייגים לדבר הזה. אתה בעצמך,

אמרת שאתה מקווה שיבוא חוק אחר שיחלק בין הדברים, כך שמי שמתגייס לצה"ל ילך לצה"ל,

לשירות לאומי או אזרחי - - - שירות חובה. והמצב הנוכחי,

תודה רבה. עשית את זה אפילו בפחות מהזמן, אני מעריך אותך. מי בעד?

הסתייגות מס' 5. הצבעה לא אושרה. תודה רבה. ההסתייגות הבאה. הסתייגות מס' 6. כל פעם אני מתקדם בהצעות כדי להשיג משהו, לראות אולי נצליח להבקיע פה.

אדוני היושב-ראש, אמרת שלא יכול להיות שהשר לביטחון פנים

את הסלידה שלו מהמתיישבים ביהודה ושומרון, שהוא כל הזמן יוצא ומהדהד את אלימות המתנחלים,

אנחנו מאפשרים לו לממש את האג'נדה הזאת דרך הצעת

תודה רבה. אתה כמובן לא צודק בדבריך לגבי השר עמר בר לב. אני חושב שאתה בעצמך גוזר על המתיישבים גזרה שווה, ואני חושב שאתה עושה

מי בעד ההסתייגות?

מי נמנע? הצבעה לא אושרה. ההסתייגות נפלה. אורית, בבקשה. לחלופין ב'. אבל רם, זה לא הוגן, אני לא יודעת לצעוק. בבקשה.

אני לא אמרתי את זה,

וירושלים. ההסתייגות הבאה. לחלופין ג'.

ההסתייגות אומרת ככה: "ובלבד שכלל החיילים

כולם יתקפלו לגחמות של ווליד טאהא ושל מנסור עבאס ויאפשרו להם להמשיך ולכבוש את מדינת ישראל מבפנים. כמו שאמר מנסור עבאס בזמנו: עכשיו אין לנו מספיק כוח לבצע ג'יהאד צבאי,

אז זה לחלופין של 6, כי זה לא עומד בסתירה לסעיף 6. אבל הוא עומד בסתירה ביחס לכל האחרים. אי אפשר לקבל את שתי ההסתייגויות האלה - - - אבל אפשר לקבל את 6 ואת לחלופין ד'

הפיגועים הם דבר של יום ביומו בעיר ירושלים, והרבה פעמים הטענות שנשמעות הן שאין מספיק סד"כ, אין מספיק כוח אדם, למשל בשכונת שמעון הצדיק, שאין בה מספיק אבטחה.

אם לצה"ל ולמג"ב, שאמונים על שמירת הביטחון שם, אין מספיק כוח אדם אז איך יש לנו

למה שלא יהיו להם גם זכויות לאומיות? כי אם את הזהות היהודית, שבזכותה אנחנו כאן במדינת ישראל ובזכותה יש לנו כאן את חוק הלאום - - - איך זה קשור לחוק הזה?

כולל לבטל כנסים ברדיו ולסגור לנו את החשמל ומערכת המולטימדיה.

אתם הקוזאק שנגזל. אתם הקוזאק שנגזל.

למשל פרשת הסוהרות במקומות כאלה נדרש פיקוח מאוד מאוד הדוק.

לעיתים נדירות יוצא שלחברי הכנסת יש איזשהן שיניים בפיקוח הזה. בדרך כלל הפיקוח הוא רק צעקות, מיכל למשל מתמחה בזה, היא יודעת לצעוק כל כך חזק - - - עד עכשיו הייתי בעדך. לא, אני אומרת את

היא הסבירה על המורכבות של הדבר הזה. אין במקום הזה כאב שאתם לא תתלבשו עליו כתעמולה נגדנו.

אתה רוצה שאני אעזור לך בזה? אין דברים כאלה.

פנינו אל כל חברי הכנסת. לא, פנית אליי ושאלת אם אני רוצה להצטרף?

כולי אוזן.

והשני הוא שיש דבר אחד שאנחנו מתקנים מייד: שסוהרות

יש לנו זמן גם לנהל דו-שיח בינינו על חשבון הזמן הזה. וגם זמן להטריל אותנו על שטויות, נהדר. השטויות שאמרת עכשיו למיכל זה הטרלה. מיכל, בגלל שיש חוסר בלימודי יהדות בחינוך הממלכתי אז את לא מכירה את התנ"ך על בוריו ובטח לא את תרי"ג מצוות - - - אבל אני בוגרת ממלכתי-דתי - - - אז את בטח מכירה את הלאו של "לא

תביאי הצעת חוק, תילחמי עליה, תעבירי אותה. אני העברתי עם האופוזיציה הרבה הצעות חוק. היא עברה בטרומית לפני חצי שנה. בממשלה הקודמת. וכמו שאתה יודע - - - בממשלה הזו, בכנסת הזו. חוק ההתנתקות הוא כתם על ספר החוקים של מדינת ישראל. הצעת החוק הזאת - - - מי בעד ההצעה? מי

יותר מזה. אנחנו גם מקצרים בשנה וגם קבענו מתווה פיקוח פנימי של הוועדה,

גם צריך לזכור שאני הגשתי חוק בעניין שעלה לוועדת השרים. שלמה, ההסתייגות

הסתייגות שאני מוסיפה עכשיו בעל-פה.

רק אם היושב-ראש מאשר, מאחר שכבר התחלנו בהצבעות. אין סיבה שלא. מותר לי - - - אם היא חדשה ועניינית. היא עניינית לגמרי.

כי אני מוסיפה עכשיו הסתייגות מס' 17

אני רוצה לשמוע חוות דעת משפטית, ואני אקבל אותה. בבקשה. האם מותר לי להוסיף הסתייגויות בעל-פה תוך כדי הדיון על ההסתייגויות? לאחר שהתחילו ההצבעות זה אפשרי רק אם היושב-ראש מאשר להוסיף הסתייגויות. אם

תודה רבה. מי בעד ההסתייגות?

מי נמנע?

הסתייגות 19. הסתייגות 19 באה לעגן את ההגנה לעגן ב-ע',

כי ברוך השם זכיתי להתחתן עם אלג'יראי - - - תסלחי לי על השאלה האישית,

תני לי לנמק, מאמי, תני לי לנמק.

ימ"ר ש"י היא היחידה שבגללה נהרג אהוביה סנדק. אתמול ישבנו כולנו, כולל אתה,

בגלל שיש כאן מחאה של האופוזיציה כלפי הצעדים האנטי דמוקרטיים - - - נראה לי שהאופוזיציה התאהבה במחאה, זה מה שאני רוצה להגיד. היא כבר לא עניינית. היא

מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות הבאה.

אני מנצל את הבמה כדי להגיד לך שיש בליכוד ובאופוזיציה בכלל אנשים עתירי ניסיון, אנשים עם ידע, שיכולים לתרום מאוד לוועדה הזאת, ואני מנצל את הבמה הזאת ואומר להם: אל תחרימו את ועדת החוץ והביטחון. אני מדבר על אנשים כמו ישראל כץ, שהיה שר המודיעין, או שטייניץ או הנגבי או

מי נמנע?

אנחנו סיימנו עם ההסתייגויות לחוק הראשון,

אנחנו חוזרים לקובץ הקודם.

של חלאות המין האנושי, אנשים שפגעו ושחטו - - - קרעי, איפה שירתָ בצבא? בנח"ל החרדי. לא היו בנות שם?

אבל כן בפעילויות משותפות

בשביל זה אנחנו מגייסים אותן לצה"ל. אבל אתה לא יכול להמעיט באירוע שקרה, שאנחנו לא יודעים האם הוא רק קצה הקרחון. אתה לא יכול - - - מי

היא בעצם מכילה בתוכה חלק מההסתייגויות הקודמות שדיברנו עליהן.

נמצאת במצב של אנרכיה בחלק מהשטחים שלה, בתת-ריבונות,

- - - האם אתה מבין שזו תוצאה של 15 שנות הזנחה? בערים המעורבות?

הטרלול הפרוגרסיבי שלך הוא זה שגורם לחיילות להמשיך להיכנס, כי אתם לא רוצים שיהיה כתוב ש"חיילות לא יכולות", כי זה לא שוויוני. ומכיוון שכתוב "חיילים לא יוכלו להיכנס",

מה שאת רוצה, הזמן עובר.

אני מאוד רוצה לדבר, רק תגיד לי איזה הסתייגות אנחנו. אני מעדכן שיש לנו אישור לקיים את הדיון הזה עד 12:00. רגע, עידו עוזר לי למצוא את ההסתייגות - - - אין שום בעיה,

את צריכה להיות מוכנה עם הדפים. אז ההסתייגות הזו מדברת על זה שהחוק, במקום

אמרו את זה חברי כנסת נוספים שהיו כאן. כולם היו תמימי דעים שאי אפשר להאריך את הוראת השעה לשלוש שנים. הייתה תמימות דעים על העניין הזה בוועדה.

אם אנחנו ענייניים באיזושהי מידה, צריכים להצביע בעד ההסתייגות

אני רוצה לדעת למה שינית כיוון והחלטת לחזור בתשובה?

זה סיפור מאוד עמוק ומאוד מאוד מרגש. זה לא סיפור לאווירה כזאת, ואם אתה באמת רוצה לשמוע - - - אני באמת רוצה

אני מאוד ממליץ להצביע משהו אחר, אבל אני לא אסטה מהכיוון.

מתי מתחיל הזמן שלי?

עכשיו אני רוצה לדבר על הסתייגות שהיא אולי ההסתייגות הכי חשובה בכל האירוע. היא כל כך חשובה, שאנחנו הצענו למשוך את כל ההסתייגויות שלנו כדי שהיא

זה עניין של יושרה לא של הבן אדם הפרטי,

כשאנחנו באים לבקר את עבודת הממשלה בכל מיני גופים ואנחנו מזדעזעים עד עמקי נשמתנו וצועקים וכו',

אתה לא מגן - - - מי נגד?

אני מבקשת שתמנע ממנה לקחת לי את זכות הדיבור. חברת הכנסת רוזין, אני מבקש ממך לא לדבר ללא אישור.

הסתייגות 10. בסעיף

ויתר והסכים לזרום איתנו, וכולנו התלכדנו סביב הדבר הזה אז איך יכול להיות שאחרי שהגענו להסכמה על דבר כל כך מהותי,

אסירים ביטחוניים איך יכול להיות שפתאום ירדנו מזה. נו באמת, אורית. תודה, חברים. אורית, דיברת עכשיו שבע דקות, הסתכלתי

כאן בעצם ההזדמנות שלנו לבוא ולומר שוועדת חקירה כזאת אכן קום תקום. אתמול ישבנו באולם נגב. במקום ועדת חקירה שרצינו להקים לעניין אהוביה סנדק, הציעו גורמים בקואליציה ואנחנו קיבלנו את

אני תומכת בממשלה הזאת, אני גאה להיות חברה בקואליציה, ועל כן, גם אם יש לי הסתייגויות, אני משמיעה אותן בנחת בפני האנשים שלי בממשלה. ויש לך

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה לא אושרה.

אנחנו עוברים לקובץ השני,

להסתייגות מס' 15. אני רוצה לנמק את ההסתייגות הזו. את ההסתייגות הזו אני מנמקת בשם מיכל רוזין ובשם נירה

הלאה. הסתייגות 17. שלמה, אתה רוצה לנמק? איזו הרמוניה.

אחד האנשים שיש לי איתו הכי הרבה הרמוניה בכנסת זה שלמה קרעי, ואני רוצה גם להגיד לך עוד משהו. קודם אמרתו לו בסערת נפש "תבוא לוועדות הכנסת ואחר כך תדבר". אז רציתי להגיד לך שאם יש ח"כ שנמצא הכי הרבה בוועדות הכנסת זה שלמה

לו היו חושבים לרגע אחד שזאת האחות שלהם או הבת שלהם,

זה כואב ברמה שאי

מי נמנע? הצבעה לא אושרה.

רוויזיה. ההסתייגויות נגמרו. אני רוצה להגיש רוויזיה על כל מה שהם לא הגישו.

זה נמצא בחלק השני של הקובץ הגדול, הסתייגויות 1,

3 וה-לחלופין של 3. גברתי היושבת-ראש, עכשיו את לא סתם גלגל עזר להעברת החוק המסוכן הזה, את עכשיו יושבת בראש. אנחנו באמצע

שאלנו האם הוא מתכוון לממש את האג'נדה

זאת שאלה שהשר בר לב ברח מלתת עליה תשובה אתמול, ועד הרגע הזה לא קיבלנו תשובה.

אנחנו סמוכים ובטוחים שאתה תנצל כל כלי פרלמנטרי שיש בידך. בבקשה. מטרת - - - דרך אגב,

היו כאלה שאמרו כן והיו כאלה שאמרו - - - לא, אנחנו הגשנו על הכול. אנחנו הגשנו על הכול.

זה היה נוסף גם אם לא היית מבקשת. כל עוד שרע"ם לא השתלטו סופית על הכנסת ולא מחקו סופית את הזהות היהודית של המדינה - - - תודה רבה.

הצבעה לא אושרה. ההסתייגות לא עברה. אנחנו ב-לחלופין א'. אני רוצה רגע לדייק את אופן ההצבעה. מקום שבו חברת הכנסת סטרוק

אם היא מסירה את זכותה אז זכותה להחליט שאפשר לגשת ישר להצבעה. לא, יש לה זכות ראשונים, אבל אין לה זכות בלעדית. לא, מי שמציע את הרוויזיה הוא זה שקובע. מה זאת ההמצאה הזאת? איפה זה כתוב? גברתי היועצת המשפטית, זה לא בסדר. היא

את אמרת כאן שקיבלתם הארכה עד 12:20 או עד שתתחיל החקיקה. בסדר, עוד אין הצבעה, אז תמשיכו, חבל על הזמן. אבל נאמר: עד שתתחיל החקיקה. אבל אין עדיין הצבעה. סליחה, היועצת המשפטית אמרה לא עד שתתחיל ההצבעה, אלא עד שתתחיל החקיקה. החקיקה מתחילה ברגע שחבר הכנסת הראשון עולה להציג את החוק שלו. אורית, רק שנייה. אם אנחנו כל כך מדייקים תכף נבדוק במדויק מה הייתה החלטת היו"ר. אז תבדקו. החקיקה התחילה. יש עכשיו צלצול להצבעה. זה לא משנה, החקיקה התחילה. השר מדבר, זה אומר שעוד דקה יש הצבעה. תמשיך, רם. אנחנו גם צריכים להקפיד על החצי שעה. על הרוויזיות של מיכל רוזין אנחנו עדיין לא יכולים להצביע. אנחנו יכולים להמשיך להצביע על ההסתייגויות הפרטניות שבהן חברי הכנסת סטרוק וקרעי ביקשו רוויזיה. רם, אפשר להצביע בינתיים. אי אפשר, החקיקה התחילה. אין לוועדה רשות ולדון כשהחקיקה - - - קיבלנו רשות עד 12:20. לא נכון, קיבלתם עד 12:20 או - - - לא צריך לצעוק, המרחק בינך לביני הוא שלושה מטר, את יכולה לדבר בשקט,

אתה צודק - - - אם אני צודק אז תדברי בשקט, למה את צורחת כל הזמן? צועקת, לא צורחת. אני לא צורחת ואל תגיד לי שאני צורחת, זה ביטוי מעליב. צועקת, סליחה. אני צועקת כי יש גבול כמה אפשר לרמוס את הדמוקרטיה. טוב, אני יוצא להפסקה, ואני מודיע לחברים שהודעה על ההמשך תינתן בהמשך היום. יכול להיות שזה יהיה היום, יכול להיות מחר בשש בבוקר,

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.